שלום. אנחנו מתחילים דיון בנושא הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון הגבלות מוסכמות על שירות וציוד תקשורת), התשפ"ב-2022. הצעת החוק הזאת היא של חברי הכנסת משה ארבל, ינון אזולאי, שלמה קרעי, אוריאל בוסו, יוסף טייב, חיים ביטון, עופר כסיף, ישראל אייכלר, אופיר כץ, משה גפני, מיכאל מרדכי ביטון, אלי כהן, ניר ברקת ומאיר פרוש. ההצעה הזאת הוסכמה אתמול בלילה לקידום בקריאה הראשונה בלבד. אנחנו נכין את הצעת החוק הזאת בשעה הקרובה בזריזות. יוזם החוק, אנא תאמר מילים כלליות, לא לבזבז זמן על שום נאום עכשיו, ומיד נעבור להקראה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך. אני רוצה להדגיש שזה קידום הצעת החוק לקריאה הראשונה והצבעה בקריאה הראשונה במליאה, שזה פחות קשור לכבודו. אלה ההסכמות שהיו. אשתדל לדבר בקצרה על הצעת החוק החשובה הזאת. הצעת החוק החשובה הזאת נובעת מכך שלצערנו יש איזשהו ניסיון לקחת את החירות שלנו בחינוך של ילדינו, להעביר את החינוך של ילדינו לידיים אחרות. הווה אומר, אני מחזיק טלפון כשר ולא סמרטפון, והטלפון הכשר אומר גם קומה כשרה, עם מספר כשר. אם אנחנו מדברים על 05484, 05041 זה קומות כשרות. כאשר רכשתי את המכשיר גם חתמתי על חוזה שהטלפון שלי יהיה תחת פיקוח של ועדת רבנים מסוימת, שהיא תעשה את הבירור, תדאג שלא יהיה בו אינטרנט,

שלא יהיה בו וואטסאפ, שלא יהיה מחובר לשום גורם חיצוני מלבד האפשרות לחייג, להתקשר ולנתק, לדיבור בלבד. בגלל שיש כל מיני רפורמות למיניהן שרוצות להתערב בחינוך ילדינו, לכן הצעת החוק הזאת של חברי חבר הכנסת משה ארבל, שאני הצטרפתי אליו וביחד אנחנו מנסים להוביל אותה,

שהטלפונים הכשרים יוכלו להמשיך להיות כפי שהם היום, יהיה גוף שלישי שיוכל לפקח עליהם, הקומה הכשרה תישאר קומה כשרה, לא תהיה אפשרות לנייד את זה, לא לסמרטפונים וגם לא למכשירים שגם אם הם לא סמרטפונים הם יהיו פתוחים לאינטרנט או לכל מיני קווי תוכן שלא לרוחנו. בנוסף לכל המגבלות, אנחנו יודעים שכל מי שיושב כאן רוצה להגביל את השימוש בטלפון שלו, במיוחד עבור הילדים שלו ואז הוא משלם עוד כמה שקלים בשביל להגביל את זה. אנחנו אומרים מראש שאנחנו לא רוצים את כל זה. אנחנו רוצים טלפון שנועד לחיוג בלבד. זה מה שאנחנו רוצים להביא. אנחנו רוצים לעגן את זה בחוק. הגענו להסכמות בין קואליציה ואופוזיציה שזה יעבור בקריאה הראשונה היום ויגיע מקסימום עד מחר למליאה. לאחר מכן אם יהיו שינויים כלשהם שיצטרכו לדון עליהם בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית אנחנו פתוחים לעניין. בעזרת השם זה יעבור היום בקריאה הראשונה כאן, יעבור היום, מקסימום עד מחר, בקריאה הראשונה במליאה. כפי שהחוק נכנס כרגע הוא יוצבע במליאה. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת מקלב, בבקשה. רק תזכרו, כל דקה עכשיו שאתם מדברים אין חוק. יאללה, קדימה. ממש בקצרה. אדוני היושב-ראש, התגלגלה זכות על ידך, עם כל הדברים הטובים שעשית בשנה האחרונה, שאתה דואג לכך שמדינת ישראל ושר בממשלת ישראל לא יוכל להיות רודן ולא יוכל לשלוט על אורח חיים או על כניעה מרצון של אנשים שקבעו לעצמם איזו מתכונת, איזו מסגרת ובא מישהו ואומר: לא, תיפגע קבוצה של אנשים שנכנסת למועדון ויש להם כללים ברורים מאוד. אין תקדים לדבר כזה, שבמוצר שאין בו שום כשל שוק, המחירים בקומות הכשרות הם המחירים הכי זולים איפה עוד אפשר למצוא ב-9 שקלים חבילה לחודש של אלפי דקות שיחות, ב-19 שקלים, ב-29 שקלים? איפה נשמע דבר כזה? יש אפשרות למעברים, להעברת ניידות של מספר בין שש שבע חברות בתוך הקומות. איך יעלה על הדעת שאדם שמרצון אומר: אני רוצה להיות במסגרת מסוימת, מתחייב להיות במסגרת מסוימת, ויכול לעבור עם ההתחייבות שלו, ויבוא שר בממשלת ישראל ויגיד: הוא יוכל לעבור מן המסגרת, אני כך קובע, מכיוון שאני נותן מספרים יש לי את הסמכות. אדוני, ערכת פה דיונים על הביצים,

גם לביצים יש מכסות. היעלה על הדעת שאדם שקונה, בגלל שיש מכסה, ונותנים לחקלאי הטבות כאלה ואחרות, שיקבעו גם האם אדם בביתו יבשל ביצה מקושקשת או ביצת עין? אני התחייבתי, אני נמצא במועדון שכך וכך הכללים בו. אני יכול להביא מגוון דוגמאות, שגם כשיש הקצאות של דברים, כולל במכשיר רדיו קבוצה שקונה מכשיר רדיו מחליטה שבבניין מסוים קונים רדיו לא מרעיש או שאין בו תחנות כאלה או אחרות שמרעישות מאוד. יבוא מישהו ויגיד: לא, אני רוצה לאפשר את זה. אם אתה לא רוצה אז אל תיכנס, אל תקנה. אדם שקנה ידע ובחר מרצון. אביא את הדוגמה הפשוטה ביותר: חברה שנותנת לטכנאים שלה מספרי טלפון כדי שיעמדו בקשר עם לקוחות. טכנאי עוזב את החברה ויגיד: אני עכשיו רוצה לנייד את המספר. מי ייתן לו דבר כזה? זה מובן קיבלת מספר מן החברה, השתמשת בו, כאשר אתה נמצא בתוך מסגרת החברה אתה מקבל את המספר אבל לא מעבר לכך. אדם שקנה ואמר: יש אפשרות. אף אחד לא מחייבים אותו לקנות דווקא מכשיר כזה. אין שם שום אפליה, לא גבר, לא אישה, לא יהודי, לא ערבי, לא אשכנזי או ספרדי. כל אחד יכול לקנות מכשיר כזה. אבל אתה צריך לשמור על המסגרת שהתחייבת אליה. שר בישראל הוא לא יותר מיושב-ראש ועד הבית, שר בישראל הוא לא ריבון על מישהו, הוא לא יכול לכפות אורח חיים או לפגוע במסגרת שאדם התחייב בה. על ידי החוק הזה אנחנו צריכים להחזיר את

תודה רבה, חבר הכנסת מקלב. אנחנו כמובן נשמע הערות להצעת החוק הזאת אבל נביא את הנוסח המוצע, ואת השיפורים בו נעשה בהכנה לקריאה השנייה והשלישית. זה גם מה שהוסכם עם יוזמי הצעת החוק. אי אפשר יהיה לתקן כל פסיק בשלב הזה. היועץ המשפטי, איתי עצמון, בבקשה. לפני שאקרא את הצעת החוק אני משלים את הדברים שאמר יושב-ראש הוועדה. גם לנו כמובן יש הערות פרטניות לעניין הסעיפים האלה, בכלל זה לעניין היחס לסעיף 51ג לחוק הקיים, הערה לגבי סעיף קטן (ג) לעניין התניה על הוראות הסעיף המוצע, וההגדרה של "הגבלה", שקבוע בה: "לרבות הגבלה הנקבעת על ידי צד שלישי שציין המנוי בבקשתו". את כל ההערות האלה אנחנו כמובן נלבן ונעיר ככל שהצעת החוק תתקדם לשלב הבא של הכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, הגבלות מוסכמות על שירות וציוד תקשורת), התשפ"ב 2022 "תיקון סעיף 51ג 1. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982 (להלן, החוק העיקרי), בסעיף 51ג, בסעיף קטן (ג)(2), פסקת משנה (א) תימחק. הוספת סעיף 51ג1 2. אחרי סעיף 51ג לחוק העיקרי יבוא: "זכות המנוי להגביל שירות וציוד תקשורת 51ג1. (א)מנוי או קבוצת מנויים רשאים לבקש מבעל רישיון, ממי שעוסק בסחר בציוד קצה או ממי שעוסק בסחר בציוד תקשורת, בבקשה פרטנית ומפורשת שנמסרה בנפרד מהסכם ההתקשרות, לבצע אחד או יותר מאלה: (1)הגבלה או חסימה בעניינים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) בסעיף 51ג(ב); (2)הגבלה או חסימה של שירות הניתן על ידי בעל רישיון או באמצעותו, ובכלל זה הגבלת חיוג למספרים מסוימים או לקבוצת מספרים והגבלת קבלת שיחות ממספרים מסוימים או קבוצת מספרים, (3)ייחוד שירות, סל שירותים או מספר טלפון לציוד תקשורת מסוים של המנוי, (4)הגבלת שימוש בציוד תקשורת מסוים כך שישמש עם ציוד תקשורת אחר בלבד, לרבות ציוד החסום לשירותי תקשורת מסוימים, (5)קביעה כי מספר הטלפון של המנוי ישמש לסל שירותים מסוים בלבד, (6)הגבלת זכויות המוקנות למנוי לפי כל דין, ובכלל זה הגבלת ניידות מספרים. (ב)נמסרה בקשה כאמור בסעיף קטן (א) לבעל רישיון, רשאים המנוי או קבוצת המנויים, לפי העניין, ובעל הרישיון, לקבוע בהסכם ההתקשרות הוראות לעניין ההגבלות המפורטות בסעיף הקטן האמור, לרבות התנאים להסרת ההגבלות כאמור, אם הוסכמו הגבלות. (ג)השר אינו רשאי להתנות על הוראות סעיף זה, אלא בהתאם לתקנות שקבע באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אם נוכח כי הדבר נדרש לשם שמירה על ביטחון הציבור. (ד)בסעיף זה, "הגבלה" לרבות הגבלה הנקבעת על ידי צד שלישי שציין המנוי בבקשתו."" תודה. התייחסות של משרד התקשורת. אני יועצת שר התקשורת. חשוב לי להגיד שמשרד התקשורת מתנגד נחרצות להצעת החוק הזאת, שמבחינתנו היא חלק מעסקה אפלה שהתרחשה פה בבית המטבחיים של 24 השעות האחרונות לפני פיזור הכנסת. ברור לנו שחלק מהסיכומים זה שהיא לא תתקדם אחרי הקריאה הראשונה. אני רוצה להזכיר שזה הצעת חוק שלא עברה את ועדת השרים לענייני חקיקה, הממשלה לא אישרה אותה. המשרד מתכוון להמשיך עם הרפורמה של הקווים הכשרים כמתוכנן. מותר לה להגיד שזה עסקה אפלה וחשוכה? אני יודע שיושב-ראש הקואליציה טופורובסקי ומנהל האופוזיציה קיש פנו אליי לפני חמש דקות כחלק מן ההסכמות והסכימו לקדם את זה בקריאה הראשונה בלבד באופן מידתי. מה יעלה בגורל הצעת החוק הזאת בעתיד? כנראה זה יידון בכנסת הבאה. אז לא להעליב את טופורובסקי ואת קיש, שהם ראשי הקואליציה והאופוזיציה, שהם עשו עסקה אפלה, אלא הם עשו עסקה גלויה. לא בטוח שנצביע כי אני שומע עוד פעם על סוגיות ועניינים אבל אני אקבל הנחיות מראשי הקואליציה והאופוזיציה. דברים שהוסכמו יקודמו; דברים שלא הוסכמו ייבלמו. עוד הערות של גופים אחרים להצעת החוק? אני יועצת משפטית של משרד התקשורת.

להגיד באופן עקרוני: הצעת החוק מעוררת קשיים משפטיים לא מבוטלים. אנחנו לא נכנסים עכשיו לפרטים, כפי שאמר היועץ המשפטי לוועדה, ולכן לא נפרט את כולם. כמו כן יש בה גם קשיים תחרותיים משמעותיים מאוד. יש כאן נציג ממינהל הכלכלה אצלנו שיכול לפרט, אם הוועדה מעוניינת לשמוע את בעיות התחרות שהצעת החוק מעוררת. אחר כך גם תעני לי אם ברפורמה החדשה שהשר מקדם אין בעיות משפטיות, אשמח לשמוע גם על זה, על הרפורמה החדשה שהוא מכניס לתוקף בחודש אוגוסט, לדעת עד כמה אין שם בעיות משפטיות, ועל כך שביטלו לנו את הקווים הכשרים, עד כמה אין בכך בעיות משפטיות, ועל ההתערבות בחינוך הילדים שלנו, עד כמה אין בכך התערבויות משפטיות. אני אומר לגברתי שאני מכבד מאוד, אבל באמת, בואו. חברי הכנסת, נא לשמור על איפוק. הטענות שלכם נשמעו. אתה מכיר אותי בוועדה אבל כשמדברים איתי על הטלפונים הכשרים, כשמדברים איתי על חינוך הילדים שלי אני לא יכול להתאפק בדברים האלה. קודם אמרתי את זה בצורה מקצועית. אבל כשמנסים להגיד לי על כל מיני בעיות משפטיות,

מישהו יתערב לי בחינוך של הילדים שלי? לזה אני לא מוכן. אתה יודע שזה בדם ליבי, זה לא שום דבר אחר. אני נותן דוגמה, אני הולך עם טלפון כשר,

אמר אורי מקלב שאנחנו משלמים על זה אגורות, ושלא יספרו לנו סיפורים. אז לשקר לציבור זה לא בעיה משפטית? כששר משקר לציבור. אני מדבר פה על הדבר הכי מהותי, על החינוך של הילדים שלי. לא היה פה שום דבר מקצועי כשבאו ועשו. תסתכלו בדיוק מה קרה מן ההתחלה. הדברים שלך נשמעו בוועדה הזאת בנוכחות שר התקשורת בחשיפה מלאה ובעוצמה ועכשיו אנחנו רק מבצעים הסכמות בין קואליציה לאופוזיציה. אני נשאר במקום הזה, הנקי והטוב. מה שהוסכם יקודם, ומה שלא ייעצר. תבוא ממשלה אחרת, תבוא כנסת אחרת. הוסכם שהצעת החוק תעבור בקריאה הראשונה. אם היא תידון, תשתנה ותשופר בהכנה לקריאה השנייה והשלישית בעתיד זה מה שנבצע. נציגת משרד המשפטים, בבקשה. אפשר להמשיך את ההתייחסות של משרד התקשורת? אדבר בקצרה. אני ממינהל כלכלה במשרד התקשורת. כפי שציינו חבריי, המשרד מתנגד נחרצות להצעת החוק. הצעת החוק מביאה מודל ומנגנון שמאפשר פגיעה בניידות המספרים. ניידות המספרים היא מאבני היסוד של התחרות שנבנתה בשנים האחרונות באמצעות מספר רפורמות במשרד התקשורת והביאה לתוצאות שציינו חברי הכנסת. אין ניידות מספרים? למה אתה מציג מצג-שווא? יש חברה אחת שאי אפשר לנייד לה? אני מבקש להשלים את דבריי.

לחבר כנסת מותר להגיד מה שהוא רוצה, ומותר לך לענות לו. אני עברתי עם המספר הכשר שלי לכמה חברות. הצעת החוק מטילה הגבלת זכויות מוקנות, ובהן הגבלת ניידות מספרים, שזו פגיעה ביסודות התחרות. הפחתת ניידות מביאה לפגיעה בתחרות, לפגיעה במגזרים חלשים, היא מייצרת אלמנטים של שרירותיות ואינטרסים מסחריים שבאים להתנגד ולייצר מגבלות ניידות. כמה היה צריך לריב אתכם על הניידות. צביעות. הייתה תקופה חשוכה יותר בשוק הסלולר, של מחירים גבוהים. היום אנחנו מוכנים לספוג ולחזור בחזרה למחירים גבוהים ולמגבלות? איזה מחירים? 30 שקל לחודש. אתה יכול לשמוע,

אבל כשמשקרים לי אני לא יכול. אתה רוצה לסיים את הדיון ולהעביר את הצעת החוק? אני גם שומע שיש קשיים, אני מקבל מסרים להמתין עם ההצבעה. לא מפסיקים הצבעה באמצע. אם התחלת אז לא מפסיקים. לא הצבענו. ערכנו דיון. אבל אתם גם מכבדים הסכמות. קיבלתי פנייה מן הקואליציה ומן האופוזיציה שכרגע עוד לא מצביעים. זה הוסכם גם עם יואב קיש. אז רק נשמע את הטיעונים. אם נצטרך, נעשה הפסקה. נציגת משרד המשפטים, בבקשה. תודה, אדוני. אני מבקשת לומר לוועדה ולמען הסדר הטוב שההצעה לא נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה. היא הייתה קבועה לדיון והדיון בוועדת השרים נדחה. לכן מבחינה פורמלית תקנונית עמדת הממשלה היא להתנגד. ככל שהצעת החוק תקודם אנחנו נבקש להעיר הערות ברוח הדברים והנושאים שאליהם התייחס היועץ המשפטי לוועדה. תודה.

עוד דעות? בבקשה. אני מרשות התחרות. אנחנו רוצים להצטרף לדברים שנאמרו כאן על ידי אנשי משרד התקשורת. אנחנו כמובן מבינים שיש ערך וזכות לכל פרט להגביל שירותים שהוא לא מעוניין לצרוך או דברים כאלה ואחרים. עם זאת אנחנו חושבים שקשירה באמצעות המספר או באמצעות מכשיר קצה עלולה לייצר חסמי מעבר גבוהים מאוד. עצם זה שהיום אנחנו רואים ששוק הסלולר נחשב יחסית לשוק תחרותי, זה הרבה הודות לניידות המספרים. לכן אנחנו חושבים שאפשר למצוא פתרון הרבה יותר מידתי, שכן יאפשר לפרט לסנן תכנים או לסנן מספרים כאלה ואחרים שהוא לא רוצה לצרוך, ובמקביל יאפשר לו בעתיד אם ירצה לעשות שינויים כן לנייד את המספר, כן להחליף מכשיר קצה, כך שההגבלות יהיו הרבה יותר רכות. אני מאגף התקציבים במשרד האוצר. צריך להגיד שרגולציית תקשורת בכלל והסדרת ניידות המספרים ואיסור זיקה בין מכשיר לשירות היו מאבני היסוד של רפורמת הסלולר שעברה פה לפני שנים, ועוד נזכרת שוב ושוב כסיפור הצלחה. הצעת החוק שלפנינו מבקשת לאפשר מגבלות תחרותיות, ובתוכן לאפשר התניה בין מכשיר, מספר ושירות. לכן לעמדתנו מדובר פה בפגיעה משמעותית בתחרות. לכן עמדתנו היא לא לקדם את הצעת החוק הזאת או להתנגד לה. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה עד שעה 12:15, בתקווה שיוסכם להצביע על הצעת החוק הזאת. תודה רבה. (הישיבה נפסקה בשעה 11:50 ונתחדשה בשעה 13:35.)